י"ז בטבת תשפ"ב, 21 בדצמבר 2021 למניינם. הצעת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה) (תיקון מס' 15)(תיקון),

והשמירה לקראת מה שאנחנו רואים בעולם, אותה עלייה מעריכית, אקספוננציאלית בתחומים האלה, אז אנחנו כאן כרגע נעבור לנקודות המשמעותיות. אילנה נמצאת איתנו,

ממשרד הבריאות יכולה להתחיל?

דניאל. כמובן אילנה צריכה

אז מבחינה מקצועית היא כמובן תסביר את הצורך בהארכה. אנחנו למעשה מבקשים להאריך זו הפעם השנייה למעשה את חובת בידוד של חוזרים שהם מחוסנים עד ה-7.1. למעשה אילנה תצדיק, בהמשך

זה אומר שלמעשה חוזרים שהם מחוסנים, גם מחלימים יחויבו בבידוד 14 יום ויוכלו לקצר אותו בכפוף לבדיקה ביום השלישי. למעשה בעצם אנחנו רק מבקשים להאריך עוד פעם את ההסדר הזה. רק דניאל, לחדד למען הסדר הטוב. כמובן מדובר בחוזרים ממדינות שהן אינן אדומות.

מדינות שמוגדרות כמדינות שהיציאה הוגבלה אליהן, מחויבים בבידוד מלא ולא בבידוד של שלושה ימים.

רק נגיד שכל המדינות האדומות כולל רשימה של מדינות שיכנסו לתוקף היום בחצות ומאושרים בוועדת חוקה, הגדרנו את זה אתמול גם. כל המדינות שהן מדינות אדומות ואזרחים חוזרים, נדרשים לבידוד של 14 יום, אלא אם כן הם יוכלו לקצר את הבידוד לשבעה ימים בכפוף לאותן הנחיות והוראות. צריך לזכור שגם חוזרים שיחזרו ממדינות והם לא מחוסנים, יצטרכו לעבור בידוד במלונית כרגע, וזו חקיקה שהעברנו אתמול. זה רק אתמול עבר בקריאה ראשונה וכרגע זה - - - וגם זה כפוף להסכמון, אבל זה דברים שמאושרים בוועדת חוקה.

בחוקה ואנחנו נותנים את הרקע לזה ואת התמונה כאן. כרגע מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים הארכה בעצם לאותו צו בידוד בית והוראות שונות למי שחוזר ממדינה שהיא לא מדינה אדומה, אז בעצם מה שזה אומר, היועצת המשפטית? זה אומר שמי שהוא מחוסן וחוזר ממדינה שהיא לא מדינה אדומה, והוא גם לא שהה ב-14 הימים שקדמו להגעתו לישראל במדינה שהוגבלה היציאה אליה, אז הוא יצטרך לעשות שתי בדיקות, אחת עם הכניסה לישראל ואחת לכל המוקדם במהלך היום השלישי. הוא גם יכול אחר כך. בכפוף לתוצאה שלילית - - - לביצוע של PCR שנייה ביום השלישי.

וגם רק אם לא היו לו תסמינים - - - ותוצאתה שלילית, הוא יוכל להשתחרר. הוא יוכל להשתחרר מהבידוד, כשאמרנו שאת הימים סופרים לפי ימים ולא לפי שעות, כלומר גם אם הוא נחת ביום הראשון ב-23:00 בלילה, לצורך העניין זה יום אחד. כן, עד 00:00 בלילה. עד 00:00 בלילה. בעצם ההוראה הקודמת הייתה בתוקף עד - - - ההוראה הקודמת הייתה בתוקף. ההוראה הנוכחית, אתם מבקשים להעביר אותה עד ה-7 בינואר. האם אתם לא חושבים שעד ה-7 בינואר זה הוראה שהיא ארוכה

למרות שצריך לומר שאנחנו מדברים על בידוד ביתי של שלושה ימים למי שחוזר ממדינה שלא אדומה, כרגע רוב המדינות מתחילות להיות אדומות. אנחנו מוסיפים כל הזמן לאותה רשימה, לא רק את הרשימות של דרום אפריקה. נכנסו אתמול לרשימה הרבה מדינות כמו תורכיה, פורטוגל ונוספות. נכון להיום נמצאים מרוצפים לווריאנט האומיקרון בישראל ויש גם נמצאים בחשד, ויש בינתיים ממה שאנחנו רואים איזושהי שליטה על המצב הנוכחי, אבל אנחנו יודעים כרגע שברגע שזה נמצא כאן והעלייה המעריכית, האקספוננציאלית היא כזו גבוהה, אז אנחנו צפויים לכמות מאומתים גדולה יותר. גם במערב אירופה, בריטניה, דנמרק כבר יש הרבה מאומתים לנגיף, ויד הצדקה להחמרת מגבלות בידוד על פי הנתונים הקיימים עד היום, בין זה שבאמת יש הרבה מאומתים מחוסנים חיסון שלישי ולכן יש הידבקות גם שם, בעיקר יותר מזן הדלתא.

בגרמניה ובדנמרק, באמת מוצע להכניס אותן לרשימת המדינות שהיציאה אליהן תהיה מוגבלת, בכפוף כמובן לאישור של ועדת חוקה.

רק אומר שהמטרה שלנו ואנחנו חוזרים ואומרים את זה, היא גם להגן על האוכלוסייה של הילדים, כל מי שלא התחסן עד היום, ואנחנו קוראים להם לצאת ולהתחסן בכל עמדות החיסונים. למרות שבאמת גם יגיעו חיסונים בניידות לבתי ספר, עדיין זה לא ברמה מלאה לכל בתי הספר בארץ. אנחנו מדברים על 400 ולאחר מכן 500 ניידות של חיסונים והגעה למתחמים של בתי ספר. אין לנו שליטה על מי שלא מעוניין בחיסונים, אבל יש לומר שעדיין יש 650,000 לא מחוסנים במדינת ישראל. הגל האחרון שאותו פקדנו לפני העלייה הנוכחית, הוא היה גל של לא מחוסנים ועל כך דאגתנו, ולכן אני חושבת שמי שלא מחוסן צריך לצאת ולהתחסן וכמובן לחסן את ילדיו. גם ככה יש זמן בין קבלת החיסון עד להגנה מלאה על הילדים. ליאור גור, פורום העצמאים. תודה רבה יושבת-הראש, צוהריים טובים לכולם. אני מפורום העצמאים מבית ההסתדרות. אנחנו הגענו לכאן כדי לחזור ולדרוש להתנות את ההגבלות בפיצוי לעסקים שנפגעים. לצערנו הרב המדיניות העקבית של האוצר כמו שאנחנו רואים אותה, היא אין פיצויים. כמעט בכל יום יש הגבלות חדשות או הארכה של הגבלות, ופיצויים עדיין אין. גם תוכנית הפיצויים לתיירות, התקנה שהוועדה מאריכה כאן עכשיו, פוגעת בעיקר בתיירות היוצאת, אז גם תוכנית הפיצויים לתיירות היא יותר תוכנית להסבת מקצוע מאשר מענקים לשרידות העסק, וזה גם כן בעיה. כאילו יש איזה תפיסה של האוצר, בכל מקום אנחנו מזהים את זה שאין פיצוי למרות שההגבלות הולכות ומחמירות ואנחנו לקראת החמרה נוספת של הגבלות. עוד דבר בפרספקטיבה קצת יותר רחבה וחשוב לנו לחזור ולהדגיש את זה שוב בכל דיון שאנחנו משתתפים, זה שאחרי כמעט שנתיים של קורונה נדרשת איזושהי חקיקה להסדרת מתווה פיצויים קבוע. חשוב מאוד שבעלי העסקים ידעו לאיזה פיצוי הם זכאים כשמגיע מצב מהסוג הזה. באמת הגיע הזמן כבר להסדיר את הסיפור הזה. אנחנו דורשים להתנות את ההגבלות בפיצוי לעסקים שנפגעים. זה סופר חשוב הדבר הזה. אנחנו מתחילים לשמוע קולות בסגנון הזה מהממשלה וזה מבורך, אבל אנחנו רוצים שהדבר הזה יהיה ברור וחד ושזה פשוט יקרה. תודה רבה יושבת-הראש על זכות הדיבור. תודה רבה. תודה רבה לכם על הדברים. אני מאמינה ורוצה להאמין שאנחנו ניקח כמובן גם את הדברים האלה בחשבון ונדאג לציבור העצמאים במדינת ישראל. אני כן יכולה לומר שבאמת בממשלה הזאת יש אנשים שציבור העצמאים מאוד חשוב להם ואנחנו פועלים עבורם גם בזירות השונות. ד"ר מתן גוטמן מלהב, בקשה. שלום, אני מייצג את להב. אנחנו הגשנו עתירה. יש עתירה תלויה ועומדת כבר כמעט שנה בנושא של הבידוד ותשלום דמי בידוד לעובדים העצמאים. העתירה התקדמה ולפני חודש ניתנה הודעה מטעם הממשלה לבג"ץ שיהיה למעשה דמי בידוד גם לעובדים עצמאים. מצד שני הם אמורים לעדכן עד מחר היכן זה עומד. לא ראינו שום תזכיר חוק, שום התקדמות בעניין, ואנחנו כמובן גם דורשים בשם כל ציבור העצמאים, שרק עכשיו המגבלות של הבידוד הולכות ועולות ונהיות משמעותיות יותר ויותר גם למחוסנים כמובן, שכל שינוי, כל הארכה שהכנסת תביא תותנה בקיום ההתחייבות שנתנה המדינה לבג"ץ. זו התחייבות קיימת אבל אנחנו רואים שיש גרירת רגליים כבר כמעט שנה לצערנו. כמובן העצמאים נפגעים בצורה קשה מאוד, הפגיעה בשוויון. מה הנפקא מינה בין פיזיותרפיסטית שעובדת כפרילנסרית לבין פיזיותרפיסטית שעובדת שכירה? שניהם נדרשים להיות בבידוד. כמו שיום מילואים, צריך לשלם אותו גם לעובד העצמאי וגם לעובד השכיר, כך גם יום בידוד צריך לשלם. זה מאמץ לאומי והטענה הזאת כבר התקבלה על ידי הממשלה. זה הטיעון העיקרי שלנו פה ונשמח לשמוע התייחסות ותגובות לסוגיה הזאת מנציגי המדינה. אין לנו כרגע נציג אוצר בוועדה שיכול לענות, אז אני רושמת את הדברים ואנחנו נעביר אותם, בסדר? תודה.

אילנה איתנו כאן.

טובים, קודם כל מבחינת תמונת מצב נכון להיום, אנחנו עדים לצערנו לעלייה די מהירה בקצב התחלואה במדינת ישראל. נכון להבוקר אנחנו על מעל 1,300 מאומתים חדשים עם מקדם הדבקה שמטפס ל-1.28. מבחינת תמונת מצב אומיקרון, אנחנו גם כאן ממשיכים לראות עלייה עם מעל 220 מקרים מרוצפים ועוד קרוב ל-800 מקרים בחשד גבוה. חשוב לציין שמרביתם המכריע חוזרי חו"ל או מגעים הדוקים של חוזרי חו"ל, אם כי אנחנו מתחילים לראות הבזקים ראשונים של מקרים בודדים שאנחנו לא יודעים לקשור אותם בחקירה אפידמיולוגית לחזרה מחו"ל, ועל כן אנחנו כרגע מעריכים שאנחנו עדיין מצליחים להכיל בנקודת זמן הזו את התחלואה כאן במדינת ישראל, אם כי ללא ספק תמונת המצב צפויה להשתנות תוך זמן קצר לאור ההבנה שלנו שמדובר בווריאנט מאוד מדבק שקצב ההכפלה שלו מוערך כ-36 עד 72 שעות. אנחנו רואים את העלייה הזאת במדינות שבהן כבר יש תפוצה נרחבת. רק לפי נתוני בריטניה נכון לאתמול, בלונדון מקדם ההדבקה חצה גבול של 7, באמת מספרים שלא ראינו כמותם באף וריאנט אחר עד עכשיו במשך שנתיים של התמודדות עם פנדמיה של קורונה, ולכן אנחנו מבינים שזה רק עניין של זמן והמצב יכול להיות דינמי ואפילו יותר מהיר ממה שאנחנו מעריכים, אבל נכון לכרגע ההערכה שלנו שאנחנו מדברים על התפשטות שהיא כרגע מאוד מצומצמת, שהיא ככל הנראה תמשיך להתרחב בימים הקרובים אבל נכון לעכשיו היא עדיין בהכלה טובה, כך שמבחינתנו כרגע אנחנו מעריכים שיש הצדקה גם להמשיך במדיניות יותר מחמירה בנקודת זמן הזאת לגבי גם הגבלות יציאה שנידונים ברגעים אלה בוועדת חוקה. אני מתנצלת כי אני מדלגת בין שתי ועדות כרגע. גם לגבי חובת בידוד, אנחנו ממשיכים לראות את העלייה בקרב תחלואה חוזרת מחו"ל, גם אומיקרון וגם תחלואה נוספת. אם לפני שבוע בלבד עמדנו על מספרים של עשרות בודדות, ביממה האחרונה חצינו מעל 300 מאומתים חדשים מתוך 1,300 שאנחנו יודעים עליהם היום שהם חוזרי חו"ל, כלומר גם הנתח של תחלואה חוזרת מחו"ל הולך ועולה בקצב מאוד מהיר והוא בהחלט משקף לצערנו את העלייה בתחלואה גם באומיקרון וגם תחלואה שאנחנו רואים אותה במדינות אירופה וארצות הברית,

אבל כמובן זה משהו שפחות רלוונטי מבחינתנו. הדאגה שלנו היא בעיקר לגבי אומיקרון שאנחנו רואים את היכולת שלו לעקוף את ההגנה החיסונית ולפגוע בצורה משמעותית, לכן לדעתנו כרגע עדיין בתקופה הקרובה גם לאור המשך העלייה בתחלואה וגם לאור המשך עלייה בתחלואה בחו"ל, אנחנו רואים הצדקה אפידמיולוגית בארכת צו בידוד כפי שהוא קיים היום, שכולל חובת בידוד עם אפשרות כמובן יותר מקוצרת למחוסנים ומחלימים, לכלל החוזרים מחו"ל, וכמובן מי שחוזר ממדינות אדומות, ששם אנחנו מעריכים שהסיכון להדבקה הוא הרבה יותר משמעותי. לגביהם חלה חובת בידוד מלאה, גם מחוסנים ומחלימים. ההבדל העיקרי בעצם נכון להיום בין מחוסנים למחלימים זה אכן חובת בידוד במלוניות, שכרגע רק הלא מחוסנים, מי שבעצם לא עומד בהגדרות של מחוסן או מחלים במדינת ישראל נדרש ל-24 שעות ראשונות בידוד במלונית עד לקבלת תשובה שלילית של בדיקה שלו בנחיתה בנתב"ג. תודה רבה אילנה, ולכן אנחנו באמת נדרשים פה להארכת אותו צו. אנחנו עדים לעלייה מהירה במדינת ישראל. ציינת את מקדם ההדבקה, ציינת את המאומתים המרוצפים לאומיקרון, גם מקרים שנמצאים בחשד גבוה, שרובם חוזרי חו"ל או בעלי מגעים הדוקים של חוזרי חו"ל. לאט לאט העולם הולך ונעשה אדום וכמות המדינות שבאמת אנחנו מדברים עליהן לחובת בידוד עם קיצור ב-PCR בפעם השנייה ביום השלישי, זה רק מהמדינות הלא אדומות. אילנה, אולי את יכולה להגיד מילה או שתיים על הנתח של המחוסנים, כי בכל זאת אנחנו עוסקים פה במחוסנים שחייבים בבידוד ואפשר לקצר אותו. אנחנו ראינו שהאומיקרון באמת הוא בעל יכולת לעקוף הגנה חיסונית גם בקרב המחוסנים פעם שלישית, נכון אילנה? נכון לעכשיו המסה העיקרית של חוזרי חו"ל, כ-80% עד 85% לפחות נכון לשבוע האחרון הם מחוסנים או מחלימים. כמה מהם חולים, את יודעת נתונים? אנחנו רואים הבדלים כמובן בתחלואה בין מחוסנים ללא מחוסנים. כרגע היקף תחלואה בלא מחוסנים הוא פי שלושה בהשוואה למחוסנים, אבל עדיין המספרים הם גדולים. אפשר לראות את זה בנתונים שאנחנו פרסמנו גם הבוקר. מתוך כלל המרוצפים לאומיקרון שנכנסו, באמת 85% עד 90% הם בקרב מחוסנים ומחלימים. אוקיי. היועצת המשפטית, בבקשה, בואו נקריא את הצו. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20(1)(ב) ו-(ג) ו-(2)(א) ו-20ז לפקודת בריאות העם, (להלן-הפקודה), ובאישור ועדת הבריאות, אני מצווה לאמור: בצו בריאות העם(נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה)(תיקון מס' 15), התשפ"ב-2021, אותו צו שכבר דיברנו מה הוא אומר, שהוא אומר שמי שחוזר מחו"ל והוא מחוסן,ממדינה שהיא לא אדומה, צריך להיכנס לבידוד,

בדיקה ביום השלישי והוא יכול לקצר, אם לא אז בידוד מלא, בסעיף 1, במקום "י"ב בטבת התשפ"ב (22 בדצמבר 2021)" יבוא "ה' בטבת התשפ"ב (7 בינואר 2022)". אוקיי. אנחנו נצביע עכשיו.

מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר בידוד בית מאושר, הוראת שעה. תודה רבה, אני נועלת את הוועדה. הישיבה ננעלה בשעה 12:34.